אני רוצה להדגיש שלא מדובר בדיון מהותי לגופו של עניין אלא בתיקון טעות טכנית בלבד. בחוק ההסדרים נפלו טעויות: פרק שירות מידע פיננסי. הוכנס תיקון עקיף לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות אבל קרתה השמטה מקרית שלא כללה את הסעיף הזה. בפרק היבוא הוספה הפניה שגויה לסעיף קטן (א3). אני אבקש מהיועץ המשפטי של הוועדה, איתי עצמון, להציג את הנושא. תודה.

הוועדה מתכנסת היום לדיון בתיקון בטעויות לפי סעיף 10א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט שקובע בסעיף קטן (ב) ש"נפלה טעות בנוסח של חוק כפי שנתקבל בכנסת וקבעה הוועדה וזה הליך שקורה עכשיו לפי הצעת יושב ראש הכנסת או היועץ המשפטי לכנסת כי הטעות היא לשונית טכנית, פליטת קולמוס, השמטה מקרית, טעות הדפסה, שיבוש של העתקה וכיוצא באלה, רשאית הכנסת בהחלטה לתקן את הטעות. כפי שציינת, מדובר באמת בטעויות טכניות לחלוטין, במקרה אחד השמטה מקרית ובמקרה אחר פליטת קולמוס. אני תכף אקרא ואסביר בקצרה. הוועדה תקבע, ככל שהיא תקבע, שאכן מדובר בטעויות טכניות, לאחר מכן ההחלטה הזו של הוועדה, אנחנו מניחים אותה והיא עוברת להכרעה של מליאת הכנסת. זה מבחינת התהליך. אני אקרא ואז אני אסביר. בדבר תיקון טעויות בחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021 בחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022, התשפ"ב-2021 (להלן חוק התכנית הכלכלית) - בסעיף 95, בחוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב-2021 המובא בו זה הסעיף בחוק ההסדרים שכלל את כל החוק של חוק שירות מידע פיננסי - אחרי סעיף 78 צריך להיות: "78א.תיקון חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות בחוק הסדר העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, בסעיף 8(ב)(1), אחרי "בביצוע פעולות בבורסה" יבוא "או במתן שירות ידע פיננסי כהגדרתו בחוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב 2021". חוק שירות מידע פיננסי שנחקק במסגרת חוק ההסדרים האחרון, מסדיר שירות חדש שמאפשר לגופים שיקבלו רישיונות או אישורים לפי החוק, לבצע עבור לקוח עבור לקוח פעולות של ריכוז מידע פיננסי, לאפשר לו השוואת עלויות, מה שנקרא רפורמת הבנקאות הפתוחה. בעת הדיונים בוועדה הוסף לחוק תיקון עקיף, לאותו חוק הסדרת הייעוץ בעיסוק השקעות שהקראתי קודם לכן, שאמור לאפשר ליועצי השקעות, למנהלי תיקי השקעות, לתת את השירות האמור. בעצם לגבור על הוראת ייחוד העיסוק שקיימת בסעיף 8 לאותו חוק. כמו שאמרתי, השמטה מקרית לחלוטין. הסעיף הזה נדון, הוסבר ואושר בוועדה. בסעיף 96(8)(ב) המתקן את סעיף 2טו לפקודת הייבוא והייצוא (נוסח חדש), התשל"ט-1979, בסעיף קטן (א2)(5) המובא בו, המילים "לפי סעיף קטן (א3)" צריכות להימחק. אני אזכיר שמדובר ברפורמה בייבוא שאמורה להקל על יבוא מוצרים לצד החמרת האכיפה והפיקוח של משרד הכלכלה באמצעות הממונה על התקינה כלפי היבואנים. במסגרת אמצעי הפיקוח נוספה סמכות לממונה על התקינה לדרוש מהיבואן מסמכים ואם הוא לא מציג אותם אני אומר את זה באופן מאוד מאוד כללי הוא יידרש להעביר את המוצרים, את הטובין, לבדיקה מחמירה יותר, בעצם לבדיקת מעבדה כתנאי לשחרור הטובין מהמכס. לאחר ההצבעה בוועדה, ובעת הכנת הנוסח והחלפת טיוטות עם משרדי הממשלה, נוספה לבקשת משרדי הממשלה הפניה לסעיף קטן שהוא פשוט לא רלוונטי לתיקון, לאותו סעיף קטן (א3). אגב, ההפניה להבנתנו לפחות היא בבחינת קבוצה ריקה.

היא פשוט לא רלוונטית כי מופיעה שם הפניה למלים "אישור, בדיקת מעבדה".

אין בכלל אזכור בסעיף קטן (א3) לאישור בדיקת מעבדה. ההפניה למעשה שגויה ומיותרת. ההפניה מיותרת. צריך למחוק אותה. אני עובר לתחילה של תיקוני הטעות. באופן עקרוני תחילתו של תיקון טעות, לפי פקודת סדרי השלטון והמשפט, הוא מיום תחילתו של החוק אותו מתקנים זולת אם נקבעה בהחלטה שתחילתו תהיה במועד מאוחר יותר. אנחנו קבענו כאן במפורש - מכיוון שיש כאן למעשה תיקונים של שני דברי חקיקה שתוקנו במסגרת חוק ההסדרים - והחלטנו כן לקבוע במפורש את מועדי התחילה של תיקוני הטעויות. אני אקרא את סעיף 2 להצעת ההחלטה. (א)תחילתו של סעיף 1(1) - זה התיקון של שירות מידע פיננסי - ביום תחילתו של חוק שירות מידע פיננסי, התשפ"ב-2021, כאמור בסעיף 79 לחוק האמור.

באופן כללי התאריך הוא 14 ביוני 2022 ולאחר מכן יש כל מיני החרגות שכרגע אני לא אכנס אליהן. (ב)תחילתו של סעיף 1(2) ביום תחילתה של פקודת היבוא והיצוא כנוסחה בחוק התכנית הכלכלית, כאמור בסעיף 98 לחוק התכנית הכלכלית. מדובר על 1 ביוני 2022. תודה רבה לאיתי על הדברים הללו. כמובן שהוועדה התרשמה שמדובר בתיקונים טכניים בלבד. לפני ההצבעה, יש מישהו שרוצה להתייחס? לא. אם כך, אני מעלה להצבעה את הצעת החלטה בדבר תיקון טעויות בחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"ב-2021. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

תודה רבה לכולם. אני נועלת את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 13:44.